אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא שכירות מוסדית מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית הידועה בשמה חוק ההסדרים. אנחנו בדיון אחרון אני מקווה, בכל הנוגע לפרק של שכירות מוסדית. קיימנו על כך לא מעט דיונים והיו כל מיני התייחסויות של חברי הוועדה וגורמים נוספים ביחס